בדיקות פרטיות לגילוי נגיף הקורונה מכתבו של שר הבריאות. מי מציג את הנושא? בבקשה. שלום וברכה. אני סמנכ"ל פיקוח על קופות חולים במשרד הבריאות. עד היום קופות החולים סיפקו בדיקות, והן ממשיכות לספק בדיקות קורונה לחולים סימפטומטיים, לחולים שנחשפו. אתם מבקשים 145 שקלים לבדיקה?

אבל זה עולה 45 שקלים. זה עולה 99 שקלים. אני יכולה להראות לך. אתה יודע שיש על זה ביקורת. למה סכום כזה גבוה? אגיד כמה דברים. ראשית, היום

גובים בין 200 300 שקלים. צריך לשים לב, רבים מסתכלים לעומת הגבייה שנעשית היום בשדה התעופה, כאשר הגבייה של קופות החולים שונה מהותית ממה שקורה בשדה התעופה. אנחנו מדברים פה על פריסה בכל הארץ, לא על 1,000 או 2,000 או 10,000 כמו היום שמגיעים ביום למקום אחד מבחינת השינוע, מבחינת הדגימה, מבחינת קירור אפשרי כשאתה רוצה לאגם כמה וכמה מטושים ביחד. אנחנו מדברים פה על פריסה בכל הארץ. אנחנו זהירים מאוד בנושא הזה, ואסביר למה. לקופות החולים יהיה קל מאוד לעשות תחרות על מחירים, לעשות את זה כשיווק. המשמעות תהיה ואנחנו מדברים פה על בדיקות של טסים לחו"ל שסל הבריאות הציבורי יממן את מי שרוצה לטוס לחו"ל. זה דבר שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, בטח לא

הבנתי, לא רוצים לממן את אותם אלה שנוסעים לחו"ל על חשבון סל התרופות הציבורי,

כמה עולה בדיקת קורונה? בדיקת קורונה מורכבת מכמה דברים. אל תיתן לנו לעשות חשבון, זה קשה לנו. כמה עולה בדיקת קורונה? בדיקת קורונה עולה בין 140 ל-200 שקלים. אסביר ממה מורכבת העלות. העלות מורכבת מריאגנט, שעולה היום כ-50 שקלים, אחר כך יש את עלות הדוגם, יש את עלות השינוע, יש את עלות המכונאי. שכחת להוסיף לדוגם גם אש"ל. הרי יש מעבדת קורונה ויש שם אחיות. הרי אתם לא תפתחו באמת לפריסה ארצית של מעבדות הקורונה. לא של המעבדות, של נקודות הדגימה. של בדיקות הקורונה. הרי ראינו את בדיקות הקורונה הכול סגור שם עכשיו. כשתצטרכו בדיקת קורונה תפתחו באיזה מקום. העלויות האלה באמת לא כל כך גדולות כפי שאתם עושים אותן. אתה יודע, זו העלות היום. הרי אתה לא הולך להחזיק שיהיה לך שם כל הזמן. יש שם אחות והיא תיקח גם את הדגימה הזאת והמעבדות יבדקו גם את זה. בחלק מן המקומות אתה מתקצב דוגם. אם למשל אתה רוצה להחזיק דוגם באופקים אתה צריך אחר כך לעשות שינוע, לפעמים של בדיקה אחת או שתיים, מאופקים למעבדה. יש הרבה בדיקות שאתה עושה להן את זה כך. בשביל זה אני צריך לעשות שהשינוע יהיה בשעה מסוימת, שאפשר יהיה לקחת את הדגימות עד 10 בבוקר, כמו לגבי משטח גרון. אבל אנחנו רוצים לפתוח את השירות הזה ואת הזמינות שלו גם בשעות ארוכות יותר ולכן ברור שזה עולה יותר. יש עוד הבדל אחד, אדוני היושב-ראש וחברי הכנסת: בשדה התעופה כאשר אתה גובה 80 שקלים, וזה ההבדל לעומת השינוע, המבוטח צריך להגיע עם כל המשפחה לשדה התעופה במיוחד וזה בסופו של דבר עולה למבוטח בוודאי הרבה יותר מ-140 שקלים או להגיע שש שעות לפני הטיסה, או אם זו בדיקה מהירה זה כבר יעלה לו הרבה יותר, או להגיע יום קודם לשדה התעופה, או לנסוע במיוחד לשדה התעופה. פה אנחנו מדברים על זמינות לכל המבוטחים,

אם זה בבאר שבע, בירושלים ובקריית שמונה. בתוך כמה זמן האדם באופקים, בקריית שמונה או בדימונה מקבל את התוצאה? הקופות יתנו את התוצאות עד יום למחרת. אז למה בשדה התעופה מקבלים את התוצאות תוך מספר שעות,

ב-80 שקלים. אתה לא מקבל את התוצאות באופן מיידי ב-80 שקלים. הבדיקה המהירה בשדה התעופה עולה יותר כסף. 99 שקלים. שם לא צריך לשנע?

בשדה התעופה יש לך שינוע אחד, ממקום אחד למעבדה אחת. פה אתה צריך לשנע מכל הארץ. אתה משנע מאופקים לאותה מעבדה. יש רק מעבדה אחת? לא, לכל קופה יש את המעבדה שלה. אז מה העניין? למה אתה מדבר על השינוע? הפער בין 80 שקלים ל-145 שקלים נובע מהשינוע? הוא מתחיל בכמה היבטים, החל בשינוע, המשך בעמדות הדיגום, כאשר אתה שם דוגם אחד בשדה התעופה שדוגם 2,000 איש ואילו בקופות החולים דוגמים אדם אחד או שניים. דוגם אחד ל-2,000 אנשים? הטיסה שלהם תהיה חודש אחרי הבדיקה. ביקרתי בבית החולים האנגלי וראיתי שם מעבדה של קורונה. דוגם אחד ל-400 אנשים זה שונה מאשר אתה שם דוגם אחד בקריית שמונה, דוגם אחד באופקים, לפעמים על בסיס האחיות הקיימות ולפעמים על בסיס מישהו שיעשה את זה. יש הרבה מעבדות בכל הארץ. זה נשמע הזוי. אין היגיון שקופה אחת תפעיל - - - תודה רבה. הייתי בבית החולים האנגלי, יש שם מעבדה לקורונה. למה הקופות לא עושות את זה ביחד כדי לחסוך עלויות? כך אפשר להוריד את המחיר. לכל קופה יש מעבדה משלה.

תאחדו אותן בעניין הבדיקות ואז זה פחות עלויות. מעבר לסכום, אמרתם שמי שפטור מתשלום זה חולה או מבודד. אני חושבת שצריך להרחיב את זה גם לילדים חינם, הרי ילדים לא יכולים היום לקבל חיסונים אז צריך להרחיב את זה גם לילדים, וגם למי שאלרגיים לחיסון ולא יכולים לקבל את החיסון, לכן גם אותם צריך לפטור מן העלות, אין להטיל עליהם את העלות כי הם פשוט לא מסוגלים להתחסן. מדובר רק על טסים לחו"ל. לא משנה, היא צודקת, גם מי שטס לחו"ל והוא אלרגי אין עניין שהוא ישלם את זה כי הוא לא יכול להתחסן. זה אומר שהסל הציבורי יממן את מי שטס לחו"ל. לא אמרתי שהסל הציבורי יממן. נשמע קודם את חברי הכנסת, בבקשה. אני מסכים שמי שטס לחו"ל צריך לשלם עבור זה, אבל אני חושב שהפערים בין בדיקה שאפשר לעשות ב-80 שקלים לבין 145 שקלים הפערים גדולים מדי. אפשר להתאמץ יותר כדי למצוא פתרונות. למשל שיעשו מרכז אחד של כל קופות החולים בכל עיר וזה יוזיל את המחיר. אנחנו רוצים להנגיש את זה יותר לכל הארץ. אני מבקש שתקשיב למה שאומרים ותשיב לכולם ביחד. בעיר אחת לעשות מרכז אחד של כל קופות החולים. שמתם לב מי נמצאים פה? איפה כל חברי הכנסת האחרים? לא אכפת להם מה קורה לאזרחים שטסים. זה לא רק הטסים לחו"ל אלא גם למשהו שהוא לא רפואי, למשל חתונה. לכן לדעתי אתה צריך להכניס לשם גם את אלה שלא יכולים להתחסן, הם גם צריכים לקבל את השירות חינם. אגיד עוד דבר אחרון, שאם אתה רוצה תשובה תוך זמן מסוים אתה משלם יותר. בעיניי זה פסול. אם אנחנו מדברים על שירות ציבורי, בעצם מגדילים את הפערים. מי שיש לו כסף יוכל לקבל תשובה מיידית. את זה נשאיר לפרטי, מי שרוצה ללכת לפרטי יקבל את זה. בעיניי בציבורי זה לא נכון. אני רוצה לנסות להבין את התחשיב. המדינה נותנת לקופות החולים כסף וגם גובים מן האזרחים כסף? מישהו מוכן להגיד לנו למה? זה נראה כמו סוג של קרטל 145 שקלים. על הבדיקות של סימפטומטים במגעים, אנשים שהמדינה מבקשת מסיבה רפואית לעשות להם בדיקה, בוודאי המדינה תממן את הבדיקה הזאת של אותו אדם. יש לנו עלות של תחשיב ועושים את זה מול קופות החולים. בן אדם שרוצה באופן פרטי להיבדק בגלל שהוא טס לחו"ל, אין שום סיבה שהמדינה תממן את זה. אחזור שוב על דבריי. אני מסכים שזה לא צריך לבוא מכספי המסים. מי שטס לחו"ל צריך לשלם. אני לא מקבל את זה שיש בדיקות שאפשר לעשות ב-80 שקלים אך מי שטס מבקשים ממנו 145 שקלים. למשפחה שטסה זה יכול להגיע ל-600 שקלים. דרך אגב, יש גם בדיקות ב-58 שקלים, אני עשיתי במדיקל. לתת לאזרח לבחור לאן הוא פונה כדי להיבדק. היא מרגישה שכל הקואליציה עכשיו עליה. אגב, יש פה חבר קואליציה אחד, ווליד טאהא. נציג בכיר ביותר. קודם כול, ראיתי שזה לא תוך 24 שעות אלא תוך 48 שעות. את זה לא הגשנו. זה מופיע בתוכניות של קופות החולים. מה הגשתם? הייתה תוכנית של כללית שביקשה לעשות דירוג של בדיקה רגילה ובדיקה מהירה. גם מכבי תוך 48 שעות.

אתם לא מגישים את זה? אתה לא מכיר את מה שכללית שלחו לנו, שיש להם שלושה סוגים של בדיקות? גם אחרי הבקשה של כללית השר אישר להגיש לוועדה רק בדיקה אחת, לא בדיקות מהירות. תוך כמה זמן יינתנו תוצאות? עד 24 שעות? כלומר אתם מבקשים מן הוועדה לאשר רק את מה שבמכתב השר: ביחס לכל הקופות 145 שקלים. נכון. חשבנו שלא נכון לעשות מדרגים. אני מבקש שיוסיפו הכול גם באנגלית.

שנכנס לארץ משלם יותר על כל בדיקה? את זה לא קופות החולים עושות. כיום עושה את זה חברת אומגה. זה עולה בין 80 ל-100 שקלים. כשאדם נכנס לארץ אתה צריך לשלם בין 80 100 שקלים, כשהוא יוצא הוא צריך לשלם 145 שקלים? הסיבה היחידה היא תפעולית. אני לא מסכים לדיון הזה, תודה רבה. אני לא מסכים שעל כל שאלה שאתם שואלים הוא משיב. אני רוצה שישיב אחרי זה. ולגבי המחיר אתה מסכים?

אז יש בינינו הסכמה על

נציג קופת חולים כללית, עידו לקס, בבקשה. שלום לכולם. אני מנהל מערך בדיקות הקורונה בשירותי בריאות כללית. אנחנו בכללית הוכחנו נכונות במשך כל תקופת הקורונה לקחת על עצמנו כל משימה לאומית ולבצע אותה על הצד הטוב ביותר, גם ברמת בתי החולים שלנו, מערכת האשפוז, וגם בקהילה חיסונים,

וגם כאן בנושא של בדיקות לנוסעים לחו"ל אנחנו מוכנים להעברת הבדיקות. לקחו את המדינה לפעילות פרטית אבל בוודאי אי אפשר לצפות שנסבסד את הפעילות הזאת. יש לנו פריסה ארצית רחבה שמאפשרת לנו להנגיש את השירות לאזרחים, בעצם להקל על הציבור, שלא כמו הבדיקות המרוכזות במקום אחד. מר לקס, אני לא יכול כנראה להשתתף בדיון הזה בגלל שאני חבר בקופת חולים כללית ואני חושב שקופת חולים כללית היא קופה טובה, אני חושב שאין בה בעיה. אף אחד לא מתווכח על העניין. כל חברי הוועדה מסכימים שלא צריך לשלם מן הקופה הציבורית או מסל התרופות אם מישהו רוצה לנסוע לחוץ לארץ וצריך לעבור בדיקת קורונה, אין ויכוח על העניין הזה. אין ויכוח שעשיתם מלאכתכם נאמנה בתקופת הקורונה. זה בסדר גמור, אנחנו משבחים אתכם על כך. אנחנו רק שואלים למה זה 145 שקלים ולא 80 שקלים? זו השאלה. הסברתי, וגם ליאור אמר קודם, יש לנו פריסה רחבה ואנחנו מתכננים לתת את הבדיקה בכל מקום כדי להקל על הציבור ולאפשר נגישות טובה בכל מקום בארץ. כמה עולה בדיקת קורונה? הפריסה כוללת גם את המעבדה שבה בודקים את הדגימה? זה משלב הבדיקה,

כולל השינוע, כולל המעבדה, כולל הריאגנט,

אז לא צריך לקחת את זה לאיזשהו מקום, אז איזה שינוע יש פה? אם עושים בדיקה בקריית שמונה ויש להם את הכול שם אז מה ההוצאות העודפות של השינוע?

כעת מספר הבדיקות נמוך מאוד. אם מספר הבדיקות יהיה גבוה, אם יהיו הרבה מאוד נוסעים לחו"ל אז בוודאי

אבל כל עוד מספר הבדיקות קטן ביותר אז העלות היא כזאת. אין סיבה שאנחנו נממן את זה מן הסל. לא הבנתי למה אם יש פחות בדיקות זה יותר יקר. מי אמר שאת הכול אתה צריך להבין? לאישור התוכנית הזאת יש חשיבות גדולה מאוד בהיבט של שימור כוח אדם במעבדות ושמירה על יכולת ביצוע. אתם רוצים דרך הנוסעים לחו"ל לממן את כל נושא הבדיקות? לא הבנו כלום. יש לכם את מספר המעבדות הגדול. בסדר, זה

בנוסף לנוסעים לחו"ל אין הרבה בדיקות שמתבצעות במעבדות. מרמה של 24,000 לפני חודשיים ירדנו לרמה של 1,000. אי אפשר להחזיק כוח אדם לכמות כזאת. אם התחלואה חלילה תעלה נצטרך לעלות מהר מאוד כדי לבצע כמות גדולה של בדיקות. תודה.

סמנכ"ל כספים במכבי שירותי בריאות, בבקשה. צוהריים טובים. אני רוצה להסביר את עניין המעבדות. אנחנו פותחים נקודות בכל הארץ שבהן יש מישהו שלוקח ממך את הבדיקה ואז אנחנו עושים שינוע מיוחד. כשזה מגיע למכבי יש מעבדה אחת מרכזית שנמצאת ליד רחובות.

בניגוד למה שהוא אמר. הכינוי שלנו לנקודות הדיגום הוא גם מעבדות, בגלל זה יש קצת בלבול. המקום שבו דוגמים אותך, קראו לזה מעבדה בתחילת הקורונה,

אבל המעבדה שבה מכניסים את הדגימה למכשירים לכללית לדעתי יש שתיים או שלוש, למכבי יש מעבדה אחת בארץ. וגם כל בדיקות הדם בכל יום הכול משונע למקום אחד. פה זה פשוט שעות שונות. אנחנו נצטרך לפתוח בכל היום ולשנע במהלך כל היום גם מקריית שמונה וגם מאילת, בסוף הכול מגיע למקום אחד בארץ, אצלנו ברחובות. לכן עלויות השינוע הן כן משמעותיות. למה מנתב"ג אין את עלות השינוע הזאת? את זה אני עדיין לא מבין. יש עלויות שינוע? המעבדה היא באיירפורט-סיטי. אסביר את ההבדל. אנחנו צריכים לתת שירות לאורך כל היום, יכולים להגיע אנשים בטפטוף, מי שיזמין תור נדגום אותו, נשנע את הבדיקה ואמורים לתת לו תשובה במהירות רבה.

אנחנו לוקחים בחשבון, לפעמים אחוז מסוים של הבדיקות יוצא לא טוב. במקרה כזה אנחנו נחזיר לאדם את הכסף ונעשה עוד פעם בדיקה, מה שספקים פרטיים לא עושים. ההבדל הגדול, למה זה עולה בשדה התעופה פחות? כולם מגיעים למקום אחד, נוחת מטוס, מגיעים 300 אנשים, לוקחים מהם בדיקות במרוכז, משנעים למעבדה שנמצאת ליד, אז אפשר לעשות את זה מהר. הפער בין משהו מרכזי לבין זה שיש לי מעבדה שמחכה כל היום לבדיקות ועובדת בטפטוף,

כמו שאמרו מכללית, אם יהיו עשרות אלפי אנשים שיטוסו לחו"ל נוכל להוזיל עלויות, אבל אנחנו לא שם כרגע. מאה אחוז, תודה רבה. לגבי המכתב של שר הבריאות, שאמרתם שהוא עדכני, אני לא רואה פה שנקבע זמן למתן התשובה לבדיקה. אמרתם שתוך 24 שעות אבל זה לא מופיע במכתב השר. הנחינו את קופות החולים

גם לבדיקות רגילות של סימפטומטיים ומגעים, מתקבלות עד ליום למחרת. מכיוון שאי אפשר להבדיל בין הבדיקות, כל הבדיקות מגיעות ביחד. למה אתם לא מוסיפים את זה? הקופות רצו למסור תוצאות תוך 48 שעות. הייתם צריכים לכתוב שההוראה שלכם היא למסור תוצאות תוך 24 שעות. לא אמרתי 24 שעות. עד יום למחרת. זה יכול להיות גם 36 שעות. אנחנו יכולים לכתוב את זה במכתב האישור.

כדאי. מר ברק, אם אתה רוצה אנחנו נאשר את זה עכשיו, אבל לא נאשר 145 שקלים, אנחנו נאשר לכל היותר 100 שקלים. יכול להיות שנאשר 80 שקלים, שזה העלות בכל המקומות. אנחנו לא נאשר 145 שקלים. תחליט האם אתה רוצה שנאשר כך. למה שלא יהיה תעריף אחד? למה 145 שקלים?

זה עולה? הגעתם רק עכשיו. אני כבר שאלתי. ידעתי שזה מה שתשאל, שאלתי את זה כבר קודם. קופות החולים צריכות לקבל את עלות הבדיקה, לא להרוויח על גבי האזרחים. על זה היה פה הדיון כל הזמן. אני מבין, אני עקבתי. אני רק מחדד. כבוד היושב-ראש, אני חושב שלא נכון לאשר להם לגבות רק 100 שקלים. זה אומר שהסל הציבורי יסבסד בדיקות לטסים לחו"ל. אנחנו חושבים שבדיקת קורונה עולה 80 שקלים. כמה עולה בדיקת קורונה? אמרתי במשך כל הדיון. בדיקת קורונה לטסים לחו"ל

למה לוקחים 80 שקלים? בשדה התעופה עורכים את כל הבדיקות באותו מקום. כבוד היושב-ראש, אין גם בעיה שאם המחיר של קופות החולים יקר יותר מן המחיר של הפרטיים, אף אחד לא חייב ללכת לקופת החולים, זה בסדר גמור. כולם יכולים להמשיך ללכת לפרטי, יכולים להמשיך ללכת לביקור רופא או לכל מקום אחר. אף אחד לא מחייב ללכת לקופת החולים. זה לא בדיקת חובה, זה בדיקת רשות. מה החברים אומרים? אם אנחנו מורידים ל-100 שקלים,

אני מתנגד כי אני עלול להביא למצב שהסל הציבורי יממן כספים של הנוסעים לחו"ל. אם הבעיה היא שינוע אז אולי אפשר לעשות את זה דיפרנציאלי. אם אתה מסיע בדיקה אחת יש לזה מחיר, אם אתה מסיע בדיקות של משפחה אז זה ארבעה בשינוע אחד,

אדם אחד לגבות 130 שקלים ואם זה שני אנשים הם משלמים ביחד 250 שקלים ואם יש עוד שני ילדים אז להוריד את זה לסכום נמוך יותר. ככל שיש יותר במשפחה המחיר יורד. זה כמו בשכר לימוד, כאשר יש לך רק תלמיד אחד בבית ספר זה מחיר מלא. אין לנו אפשרות בחוק לעשות גבייה בצורה כזאת. אני מציע,

מכיוון שמדובר פה על מחיר מרבי ולא מחיר מינימום, לאשר את זה. כולם יתחילו לגבות את המחיר המרבי. תראה לי אחד שייקח פחות. זה המחיר שייגבה בשלושת החודשים הקרובים, ואנחנו נבוא לוועדה בעוד שלושה חודשים,

שיהיו טכנולוגיות חדשות וירידה במחיר. אתה יודע מה מפליא אותי? אתם אמרתם 145 שקלים, 150 שקלים. יש פה משהו מוזר. כל הקופות שלחו את המחיר. הרי לפי מה שאתם אומרים, אם יש בדיקה אחת זה עולה X כסף, אם יש 300 בדיקות זה עולה

היום קופת החולים הכללית היא הקופה הגדולה ביותר, הבדיקות שלה אמורות להיות הכי זולות.

הם הציגו את המחיר הכי גבוה, 150 שקלים, וכל האחרות הציגו מחיר של 145 שקלים. נראה כאילו עשו תיאום ביניהן שזה המחיר שאותו מבקשים. מר ברק, אני דוחה את ההצבעה למחר. תחליטו עד אז האם אתם מסכימים להוריד את המחיר ושהוא יהיה ריאלי, כפי שעולה בדיקת קורונה. אני לא רוצה שאנחנו נממן את הנוסעים לחו"ל, אבל אני גם לא רוצה שהנוסעים לחו"ל יממנו את קופות החולים,

צריך למצוא את פתרון הביניים, שהמחיר יתאם לעניין הזה. אני מבקשת גם להרחיב את מי שמקבלים חינם, כלומר לא רק חולה או מבודד אלא גם ילדים. המפתח בידיך. אנחנו מעבירים את זה למחר. אני מבקש שתפחית את התעריף. אם לא תפחית אז זה לא יהיה. ביקשתם מן הקופות פירוט על העלות?

הנה, הקופות יציגו. אתם במשרד הבריאות ביקשתם פירוט? אפשר להציג לנו את זה מחר? יש פה ארבע קופות חולים שציינו את אותו מחיר. לצערי מחר אני לא יכול להיות כאן אבל המשרד יציג את זה בוודאי. אם אתה רוצה יציגו לך עכשיו. לא עכשיו. לא נאשר 145 שקלים, נקודה, אבל גם לא נאשר סכום נמוך, כפי שאמרת קודם, שכל אזרחי מדינת ישראל יממנו את הנוסעים לחו"ל, גם זה נכון. לכן צריך את שביל הביניים, את שביל הזהב. אני מציע שתעשה שיעורי בית ותבוא עם סכום אחר. תדבר עם הממונים עליך

אנחנו לא נאשר 145 שקלים. זה נראה סכום גבוה. אנחנו גם לא רוצים שיהיה סכום נמוך מדי,

זה עובר למחר, רק ההצבעה, אם תבואו עם מחיר אחר. אם לא תבואו עם מחיר אחר אז זה יידחה לממשלה הבאה. יש ממשלה הבאה או אין? אם לא מאשרים אז המחיר הגבוה נשאר. מצד שני, היושב-ראש,

לבדיקות פרטיות. הקורונה היא לא משהו שהאזרח רוצה לקבל עליו טיפול פרטי. הקורונה היא משהו ארצי, גלובלי אפילו. זה רק על נוסעים לחו"ל. ההצבעה עוברת למחר אם יבואו עם סכום אחר. כאשר אתם משווים לחברות פרטיות שעורכות בדיקות, אני מזמין אתכם להיכנס לאתרים. החברות האלה מציעות שלושה ארבעה מקומות במרכז הארץ והן מבקשות מכולם להגיע לשם. אם אתם רוצים שאנחנו נציע שירות רק במרכז הארץ ולא בפריסה ארצית, אתם צריכים להבין: אנחנו מחויבים על פי החוק לתת שירות זמין בכל הארץ, בזמן סביר ובמרחק סביר. במחיר סביר. אבל יש לכם גם מערך של בדיקות דם, של כל הדברים האלה. אתם לא עושים שינוע אך ורק לבדיקות קורונה. אם אתם תאשרו לנו לעשות בדיקות קורונה רק בין 7 10 בבוקר כמו בדיקות דם אז אולי נשנה ביחד, אבל אתם רוצים שאנשים יוכלו לעשות בדיקות במשך כל היום, מהבוקר ועד הערב כאשר הסניפים פתוחים. תחליטו מה אתם רוצים. אתה עושה את זה בזמן שעות הקבלה. כן, אבל דגימות הדם נלקחות עד 10 בבוקר. לכן נידרש לעשות שינוע מיוחד לכל הבדיקות האלה.

מוריס, אני לא רוצה להגיד אם היינו בארבע עיניים הייתי אומר לך איזה ביטוי בעניין הזה. אנחנו הבנו. אנחנו אומרים לכם: תעשו שיעורי בית, תבואו עם סכום אחר. אנחנו לא נאשר סכום כזה כי הוא גבוה מדי. אני יודע איך הוא נולד ישבו עם קופות החולים, עשו את החשבון, לא התאמצו יותר מדי ואמרו: זה בסדר, לא נורא. איך היום קופות החולים סופגות את זה? היום אין השתתפות עצמית. נכון? היום המדינה מממנת רק את הסימפטומטיים ואת המגעים. כל מי שרוצה היום לטוס לחו"ל עושה את זה במימון פרטי. היום זה עולה בין 200 300 שקלים בכל בית חולים, והבדיקה לא נמצאת סמוך לבית שלך במרפאה אלא אתה צריך לנסוע בשביל זה. תודה רבה. תבואו מחר עם סכום אחר שיהיה שווה לכל נפש. אני מודיע עכשיו שסעיף 4, בנושא תקנות מס הכנסה (השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), יורד מסדר היום ועובר לדיון מחר.

הישיבה ננעלה בשעה 13:20.